נושא מעונות היום, שאני הייתי חלק מההצעה שלו. נושא מעונות היום הוא נושא שיש בו המון פרטים. הייתה לי שיחה בעת הכנת ההצעה עם חבר הכנסת אוריאל בוסו ואני מציע שאנחנו ניכנס לפחות לשלושה-ארבעה נושאים. המילה קריסה היא מילה כללית, אבל אחד המקומות היותר בעייתיים כרגע לקראת ה-1 בספטמבר, הוא פחות מקבל פוקוס, כי אין ועדת חינוך, עוד לא החילו את החינוך לגיל הרך וועדת החינוך כרגע מטפלת בתשלומי הורים בעל יסודי יותר מאשר מעונות היום. הנושא של מעונות היום מפריע להמון המון ממשקי בית והמון המון מכוח העבודה. אי הוודאות שהם נמצאים בו, והם נמצאים באי ודאות גדולה מאוד, ואני מבקש להתחיל עם אוריאל שיציג את הנושא ונשמע את שאר החברים, כי אני חושב שהנושא הוא באמת קריטי ובוער. אדוני היושב ראש, קודם כל אני מודה לכם באמת על הדיון החשוב הזה כשלמעשה 1 בספטמבר, אנחנו יודעים שהמעונות הם לא רק ב-1 בספטמבר שעומד לפתחנו ואנחנו נמצאים במצב שאני מאמין שבהמשך יעלו גם כן הארגונים הנוספים ויסבירו לנו עד כמה אנחנו נמצאים בפני שוקת שבורה. בשתי מילים, כפי שהיושב ראש ציין, מעונות יום, כשאנחנו מדברים על חזרה לשגרה, מדברים על עזרה וסיוע וטיפול, חינוך לכל דבר, רק שמשרד החינוך עדיין לא מכיל את הגיל הזה, מעונות יום זה אחד מהדברים היותר חיוניים כי אמא או אבא לא יכולים לצאת לעבודה בסופו של יום אם הילדים יהיו בבית. כל עוד מדינת ישראל לא לקחה על עצמה את הטיפול בגיל הרך ישנם המעונות והארגונים שלקחו את זה על עצמם. מדובר במאות אלפי ילדים, מדובר באלפי מעונות. אם אנחנו מדברים על המעונות המפוקחים שנמצאים בארגונים, מפוקחים,

ויש את התאחדות המעונות, גם המעונות הפרטיים, מאות אלפי ילדים,

מאות גם פרטיים, שאם אנחנו לא נהיה להם לעזר ולאחיסמך הם פשוט יסגרו, יפשטו רגל והכול יבוא לפתחנו בריבי ריבית. אני אגע תיכף בשתיים שלוש נקודות, אבל רק נאמר את הרקע. בגל הראשון אכן התנהלו מול משרד האוצר גם חבר ועדת הכספים, חבר הכנסת ינון אזולאי, עמד ביחד איתם מול האוצר, עמדו במספר הסכמים שסייעו להם לעבור את הגל הראשון. אני קודם כל אתן ככותרת, משרד האוצר במילים אחרות אומר להם,

חזרנו לשגרה, אז גם אם עשינו טיפול מסוים בגל הראשון זה לא רלוונטי לגל השני, כשכולנו יודעים שלא חזרנו לשגרה,

גם בגל הראשון מספר התחייבויות שהיו להם מול משרד האוצר, מתברר שהם לא עמדו בו. אפשר לנגוע בכמה נקודות, אני מקבל טלפונים,

מהורים שהילדים שלהם נמצאים בבידוד, 14 יום,

לרשת המפעילה,

תן לי בבקשה אם אפשר את הכסף חזרה, הם אומרים: אני רוצה להביא לך את הכסף, אבל אין אף אחד שמשפה אותי ומגבה אותי. הרבה הורים שנמצאים בחל"ת, להחזיק מעון עם 50 ילדים אין רווחיות ואי אפשר בזה ללכת אחורה, אני לא מדבר על שכירויות וכוח אדם וכו', אנשים שנמצאים בחל"ת פשוט לא שולחים את הילדים, מאות ילדים שנשארים בבתים והתקנים שלהם נמצאים במצב שהוא פשוט ירוד. התקנים שמשרד הבריאות מחייב אותם,

לא חזרו לגמרי, אי אפשר בסוף להחזיק את אותו גודל כיתה, והתוספות שהם צריכים להוסיף לתגבור בגלל הקורונה. איך אמרת בוועדה אחרת, בוועדת החינוך? הוסיפו מיליארדים למערכת החינוך לפתוח את השנה בגלל המגבלות, בגלל התוספות, ופה מפילים את זה לפתחם וצעד אחר צעד הם נפגעים. תיכף גם יעלו כאן את הנקודות המקצועיות ושחשוב לשפות אותם למול משרד האוצר. אני יודע שמשרד האוצר מתנהל מולם ונקבעה פגישה נוספת, אבל מראש אני רוצה להגיד גם לאוצר, והיושב ראש גם יגיד להם, לעדכן אותנו שיש פגישה זה לא עוזר בשביל שהם יוכלו לבוא עם בשורה לילדים ולהורים ולגופים שעוד יומיים זה נמצא מאחורינו, ה-1 בספטמבר, אז פגישות לשם פגישות, אין בהן טעם, צריך להגיע בסופו של יום לפתרון. לכן ביקשתי את הדיון הדחוף הזה ואני רואה שהחברים מכל סיעות הבית מבינים שמעונות יום זה דבר שמפעיל ומסייע בידי החברה לחזור לשגרה בעבודה ובכל עזרה אחרת. זה דבר שהוא מצריך כדאי לשמוע גם את האוצר ואת אגף המעונות ואת הגופים. דיברתי אתמול גם עם שר הרווחה, השר איציק שמולי, והוא גם במפורש, כנראה שהוא גם יעלה בזום, הוא ביקש להגיד את חלקו בנושא,

הוא מבין את הנקודה, יודע את הבעיה. משרד האוצר צריך להבין שכחלק מהעזרה במנה שהם נותנים לפתיחת השנה, פתיחת מערכת החינוך ולעזרה ולכלכלה, וכשנתנו את התזרים, אם לא יסתכלו על מעונות יום כחלק כל כך חשוב אנחנו נמצא את עצמנו בפני שוקת שבורה. אני מדבר בפני אנשים שתמיד דיברו על המעונות כגוף מרוויח וכו' ופתאום הם מצאו את עצמם בפשיטות רגל קטסטרופליות, שכירויות במאות אלפי שקלים שמשלמים, טיפולים, עובדות שהם הוציאו לחל"ת, או שהם רוצים לשלם להן ולהחזיר אותן ואין להם את היכולות. אלה הנקודות שצריך להעלות ולהציג בפניהם, אז אנחנו נשמח לשמוע את הנקודות ולצאת עם החלטות אופרטיביות. ממציעות ההצעה, חברת הכנסת תומא סלימאן. תודה רבה. אני חושבת שחבר הכנסת בוסו דיבר בצורה מאוד ברורה על המצב. הייתי רוצה להוסיף שזה לא מתקבל על הדעת שדווקא בימים האלה, בימים שאנחנו מדברים על איך

את החזרה לשגרה ולצאת שוב לשוק העבודה ולאפשר יותר ויותר שאנשים ישתקמו לאחר המשבר הכלכלי שעדיין לא הסתיים יש מי שבא ובאמת, בעיניי, מכה בצורה חזקה מאוד באחד מהכלים שיאפשרו גם להורים וגם לנו להחזיר את המשק לשגרה הרגילה. נכון שצריך להתמקד בעובדה שמעונות הן מסגרות חינוכיות והן בעיקר באות כדי לטפל בתינוקות ובילדים, אבל אי אפשר בימים כאלה להתעלם מהעובדה שאחד מהכלים שיעזרו לנו לחזור לשגרה זה המעונות. המעונות נכנסו למשבר הזה במצב לא טוב, הייתה ועדה שהוקמה ואמרו שתדון ותבדוק את המצב ב-2019. כלאם פאדי. כלאם פאדי, כולנו יודעים שוועדות בדרך כלל מקימים כדי לקבור נושא מסוים, אבל גם אי אפשר להתעלם שהם נכנסו למשבר כבר במצב לא טוב. אני מודאגת מאוד כאשר אני שומעת שארגונים גדולים כמו למשל נעמ"ת סוגרים מעונות כיום,

כי הם לא מצליחים לתחזק אותם. השיפוי שדובר עליו בזמן הקורונה, אפילו השיפוי המועט שדובר עליו אז, עוד לא שולם למעונות ולמעונות אומרים שחזרו לשגרה. איזה שגרה? 10% מהילדים שהגיעו לפני הקורונה למעון היום לא מגיעים ויש ירידה בהרשמה כי הרבה מההורים שוקלים אם הם יכולים לשלם ועכשיו מנחיתים עוד גרזן על הראש של המעונות כאשר מדברים באוצר שהם רוצים לעשות קיצוץ נוסף בתקציבים, מה שנקרא פלאט. כל פעם שרוצים לעשות משהו מאוד רע נותנים לו כזה שם נחמד,

בעצם מקצצים תקציב, בעצם גורמים להורים לשלם יותר על החינוך ועל המסגרות של הילדים שלהם בזמן שהורים לא מוצאים מקום עבודה, בזמן שהם מקבלים חל"תים, כלומר ירדו ל-60% או 50% מההכנסה הרגילה שהייתה להם וממילא זו הייתה מעמסה לשלוח תינוק או שניים למעונות יום ועכשיו באים ואומרים להם במצב החדש הזה: אתם עוד תשלמו יותר כסף כדי להכניס את התינוקות שלכם למעונות. זו שערורייה. במקום שהמדינה תדון על איך להקל על המשפחות האלה שהילדים שלהם יהיו במעונות ואיך תקל על המעונות שימשיכו לתפקד אם המטרה שלכם באמת היא להחזיר את המשק לפעול ולהחזיר את האנשים למקומות העבודה. זה לא מתקבל על הדעת. הצעדים האלה כאילו באים בניגוד אינטרסים מובהק להצהרות שהממשלה אומרת. איך יכול להיות שמעמיסים על המשפחות עוד אולי אלפי שקלים. תארו לעצמכם משפחה, זוג צעיר, שיש לו שלושה ילדים. אני חושבת על הבת שלי שיש לה תאומים והם צריכים להיות במעון יום ועכשיו מוסיפים לה על החל"ת שהיא נמצאת בו, עם בן הזוג שלה, עוד 3,000-2,000 שקל שנתי. זה לא מתקבל על הדעת. מצד אחד צריך לשפות את מעונות היום ופעם אחת ולתמיד לגרום להם לחזור לתפקד ולא שיהיו במצב כזה שאם חס וחלילה יצטרכו לסגור את המעון בגלל בידוד אני ראיתי את הבהלה כאשר הודיעו שאני נכנסת לבידוד. מהמעון התחילו להתקשר לשאול אותי מתי פגשתי את הנכדים שלי בפעם האחרונה כי חשבו שעכשיו כולם נכנסים לבידוד. אתם מבינים מה זה להכניס את כל הגננות, את כל הסייעות, את כולם לבידוד ועוד לשלם להם? אני חושבת שצריך תוכנית מאוד ברורה, איך לתחזק את המעונות, איך לתת להם אורך חיים ולא להגיע למצב שיתחילו להיסגר. מצד שני, שערורייה שהאוצר רוצה לקצץ בסבסוד. זה אמור להיות חלק מהתוכנית הכלכלית החדשה,

להעלות את הסבסוד כדי לתת להורים לצאת לעבודה. במקום לחשוב על להשתמש בכסף של התוכנית הכלכלית לחזק את המעונות ולחזק את ההורים כדי שיוכלו לצאת לעבוד חושבים איך לקצץ להם, זו שערורייה שאי אפשר לעבור עליה בשקט ואני מבקשת,

היושב ראש, שאכן הוועדה תדרוש מהאוצר להפסיק את המחשבה הזו על להוריד בסבסוד. על קיצוץ במעונות של הילדים. כן. חבר הכנסת מיקי לוי. אני אהיה קצת יותר בוטה אולי מחבריי לדרוש ממשרד האוצר, משרד האוצר יקשיב מה הולך לקרות כאן והוועדה תעביר בבקשה ואני אבקש אתכם, חבריי, חבר הכנסת טיבי, בבקשה. בשנת 2019, אדוני היושב ראש, אישרה הוועדה הזו, הוועדה הזו, את הקיצוצים ואני כמובן התנגדתי והזהרתי מהצעד הזה. ארבעה קיצוצי ענק רוחביים, כי נוח לעשות קיצוץ רוחבי ולא על פי משימות. הם פגעו בכל משרדי הממשלה, אני לא מטיל ספק בכך, קיצצו תקנים ותקציבים ותוכניות במשרד העבודה והרווחה, אחד הקיצוצים נפל על סבסוד מעונות היום. כתוצאה מכך היום האוכלוסיות הכי מוחלשות, הכי מוחלשות, שאין להן יכולת לשאת במימון מלא של מעונות היום ושיש חשיבות גדולה לפעילות מעונות היום עבור ילדיהם כי הם לא יכולים לצאת לעבודה מאחר שזה החסם המרכזי שמונע מהם להשתלב בשוק התעסוקה, בדגש על המגזר הערבי והחרדי. אני לא מתבייש להגיד את זה - - - לא צריך להתבייש. זה מה שיש, זה הנתון. כשנחתה עלינו הקורונה הממשלה, בתמיכת הוועדה הזו, ידעו להחריג את משרד הבריאות, בצדק, ותקציבים חשובים נוספים מהקיצוץ הזה.

הדבר לא קרה ופה הקיצוץ מתקיים ואת זה צריך לעצור. לא מדובר בקיצוץ גדול,

מדובר פשוט בביטול הקיצוץ הרוחבי בבסיס תקציב 2019. אני הזהרתי בעבר שזו תהיה התוצאה, אבל אנחנו לא באים להתעסק בעבר אלא קודם כל פתרונות כעת, עכשיו. לא ועדה ולא מחר. עכשיו, היום. אני אומר לכם את זה, אם לא יימצא פתרון בהצעת החוק, אדוני היושב ראש, הצעת החוק הבאה שתגיע לכאן להגדלת גירעון, אני יכול להגיש 80,

1,000 הסתייגויות,

אני יכול לעכב את הכול, ואני מתכוון לעכב את הכול, במקום שמונה שאני הכנתי, השאלה אם זה מה שנדרש כדי להביא את הפתרון למעונות היום. אני קורא לחברים פה, אופוזיציה קואליציה, אלה הילדים של כולנו, אין כאן אופוזיציה וקואליציה, להצטרף יחד

לא לאשר את ה-1.75, נראה מי ירים את היד לאישור העניין הזה אם לא יהיה כאן היום פתרון. פתרון, לא תשובות של נבדוק, נקים ועדה. פתרון למעונות היום. אני מפציר בכם, חבריי,

אין אופוזיציה, אין פוליטיקה. זה כסף קטן על הכספים ששפכנו בחודשים האחרונים וזה כסף שיוציא משפחות שלמות לשוק העבודה ודווקא אותן משפחות שהן קשות יום.

אני מגיש סדר גודל של 800-700 הסתייגויות.

תודה רבה, מיקי. איתן, מיוזמי ההצעה, על אף שאני גם אחד מהיוזמים, אבל אני אדבר אחריך. לא, יהיו הסתייגויות, תביאו פתרון למעונות היום.

נתתי לך שעתיים לדיון של ההסתייגויות וחצי שעה לדיון הזה, אז בוא ננסה לעמוד בלוח הזמנים. תאמין לי שיש לי גם מה לומר בעניין הזה.

800. שם ויתרתי לך על רביזיה. אתה יודע כמה זה 800 כפול פעמיים? זה שלושה ימים.

עשית את הרביזיה בסוף, אנחנו הצבענו עליה.

אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת. עניין מעונות היום, כפי שהציגו קודם חבריי, הוא עניין מורכב. הוא מורכב בבסיס, שזו המסגרת היחידה שנותנת מענה לפעוטות שרק נולדו, מאפס עד גיל שלוש, אלה מעונות שהמדינה לא לוקחת עליהם אחריות בשום דרך ובשום צורה וזה מענה גם למשק, מאפשר להורים, וראינו בסגר כמה זה משמעותי, להורים לצאת לעבוד, בתקופה הזאת זה חשוב כפליים, בתקופה כל כך קשה של משבר כלכלי. כשמעון היום סגור, כשאין מסגרת לילדים, ההורים לא יוצאים לעבוד, המשק לא מתפקד. אם המשק לא פועל אנחנו צוללים לתוך משבר עמוק עוד יותר. לכן במצב שבו אנחנו רואים שמעונות היום, גם המפוקחים, שלהם יש צרה בפני עצמה, אבל לא פחות מזה מעונות יום וגני ילדים פרטיים, מגיל לידה ועד שלוש, שהם לא מפוקחים,

אין להם שום פיקוח מצד אף גורם, לא הממשלה ולא רשות מקומית,

שנמצאים מתחת לרדאר ואם הם לא יפעלו כמו שצריך,

והם יקרסו והם ייסגרו, לא יהיו פה מנועי צמיחה לאנשים, אנשים לא יצאו לעבוד. לכן צריך לשים את הדבר הזה על סדר היום. ועכשיו אנחנו גם שומעים שהסבסוד שסבסדו להורים למעונות היום מבוטל. משרד האוצר החליט שהוא לא מסבסד בכמה מאות שקלים למשפחה,

את מעונות היום כמו שהיה נהוג עד לפני שנה. אתם מבינים שהדבר הזה גורם למשפחות לא לצאת לעבוד. אני גם קורא מפה עכשיו למשרד האוצר, הרי במקרה הזה המעונות - - - אבל זה פוגע בהורים,

זה פוגע בילדים. אנחנו רואים שיש ביטולים

לא מגיעים למעונות היום כי אין כסף להורים,

לסבסד את הדבר הזה כמו שהיה בשנים הקודמות. לכן אני קורא לך, אדוני היושב ראש, לקרוא פה למשרד האוצר ונציג האוצר היה פה, לראות איך אנחנו גם מחזירים את הכסף שהבטיחו למעונות היום,

מחזירים את הסבסוד שהיה כל השנים להורים למעונות היום וגם נותנים מענה למסגרות שאינן מפוקחות. לא רק מסגרות מפוקחות של נעמ"ת,

אמונה וכו', גם מסגרות שלא מפוקחות, גני ילדים פרטיים.

לי יש שני ילדים קטנים, הם עוד לא בני שלוש, הם הולכים לגן פרטי, אני לא רוצה להגיד לך כמה עולה הגן הפרטי הזה, זה שכר לימוד של מכללה פרטית בישראל לשנה לשני ילדים קטנים, 64,000 שקלים בשנה. זה מה שאנחנו משלמים לגן הילדים כי אין לי סבסוד מהמדינה. אם הגן הזה ייסגר אנחנו לא יכולים לשלוח אותם, אין מסגרות,

כמוני יש הרבה מאוד משפחות שגם לא מסוגלות להגיע לסכומים האלה.

זה דבר שהוא בנפשנו, מדובר בילדים שלנו, מדובר בתקופה הכי חשובה של החיים שלהם, התקופה שבה מעצבים את חייו של האדם וכבר הוכח בכל מיני מחקרים שהחינוך של פעוטות, הגיל הרך, זה החינוך החשוב ביותר בעיצובו של אדם. תודה רבה, אדוני. אחמד, אני אתן לך לדבר, אני רק רוצה עכשיו כאחד היוזמים לומר כמה מילים ולנסות למקד את הדיון בשלושה סעיפים נפרדים שהם התבלבלו פה. דרך אגב, היה לי ויכוח עם מגיש ההצעה בהתחלה לאיזה ועדה להגיש את זה. יש פה שלושה סעיפים מאוד מרכזיים. אנחנו עומדים לפני ה-1 בספטמבר, אבל לא רק לפני ה-1 בספטמבר, כי מעונות היום אמורים להתחיל קודם והתחילו קודם בחלקם. יש לנו שלושה אתגרים ובעיות מרכזיות בסיפור הזה. האחד זה השיפוי של הקורונה. הסיפור של השיפוי של כל הבעיות שהעלו חברי הכנסת

נמצא במסמך של מעונות היום המפוקחים שאני מעריך שהגיע לרובכם, התנהל משא ומתן, אמורים לשבת ביום חמישי שוב עם האוצר,

שכסף לא הגיע. הוא אושר, מגיע, יש משא ומתן, הולכים לשבת, בתכלס כל הבעיות שהיו עם מעונות היום מהתחלה, לא מגיע וזה יוצר המון בעיות. זה יוצר להם בעיות בתפעול, זה יוצר להם בעיות שהם לא יוכלו לפתוח את תחילת השנה. אני מדבר על המוסדות

ואני בכוונה מחלק בין הבעיות, הבעיות של קריסת מעונות היום, זאת אומרת הבעיות של המוסדות. העלויות הנוספות שיש להם, הדרישה שאנחנו מקבלים מהורים שאמורים לשלם גם אם המעון סגור או גם אם לא שלחו את הילדים למעון. זה יוצר אי ודאות. כל זמן שאין הסכם ואין הסדרה ברורה מי מפצה את המעונות ומי משפה את המעונות אז זה ג'ונגל, מעון יום אחד דורש כסף, מעון יום שני לא יודע,

מחתים את ההורה על שיפוי, ליהודים הייתה אורה. ואין להם גם מושג איך הם יפתחו את השנה בגלל הבעיה הכלכלית שהעליתם. זאת בעיה אחת. יש בעיה שנייה, שהיא לא פחות בעייתית. מכיוון שהרישום למעונות היום במקום במאי התחילו לפני שבועיים ואף אחד לא יודע מה הדרגה שלו ומה הדירוג שלו וכמה הוא הולך לשלם וכמו שאמרת, חבר הכנסת איתן, בצדק, חלקם בלי סבסוד, משלמים סדרי גודל של לא 64,000 שקל בשנה, אבל כנראה התכוונת לשני ילדים, אלא 30,000 שקל בשנה לילד. יש תאומים.

גם במעון יום מפוקח העלות ללא סבסוד הוא 30,000 שקל לילד. אני מתאר לעצמי שכל חברי הוועדה מבינים, וגם אנשי האוצר מבינים, שרוב אזרחי מדינת ישראל לא יכולים לשלם שכר לימוד של 30,000 שקל בשנה עבור ילד בן שנה ואם זה שני ילדים זה 60,000 שקל,

ומכיוון שאנחנו התחלנו את השנה בצורה הזאת, אין לאנשים דירוג ודרגה, הם לא יודעים איך להיכנס. ובאותו עניין גם מסתובבות שמועות, מעלים את כמות שעות העבודה שצריכות להיות וכל מי שעובד הוראה בגני ילדים הופך להיות ללא מוכר כעובד, ג'ונגל שלם.

החלק השלישי עולה על כולנה, מה שמיקי לוי העלה. מיקי, אני רוצה שתשמע אותי. החלק השלישי הוא החלק שאתה העלית, שזה כבר בכלל מטורף. קיצצו ב-2018, עברנו את 2019, לא השיתו את הקיצוץ על מעונות היום כמו שלא השיתו על חינוך ועל כל מיני סעיפים כאלה ואחרים או במערכת הבריאות כי הבינו שזה חריג,

בתקופה הכי טובה למדינת ישראל ולהורים ולכוח העובדים להשית את אותו קיצוץ עכשיו על מעונות היום. מהאוצר, הם יצאו לרגע, אני צריך תשובות לשלושת הסעיפים. שלא נתבלבל, כי אם עונים על סעיף אחד זה לא עונה על הסעיף השני. אם אתה עונה על איך מעונות היום לא קורסים זה לא עונה על איך ההורים מתחילים את השנה בלא לדעת מה הסבסוד שלהם,

האם הם צריכים לשים צ'ק של 2,500 שקל בחודש על תחילת השנה בגלל שהרגולטור עוד לא סיים לעשות את עבודתו. כרגע הם צריכים לשלם. והחלק השלישי זה הרעיון ההזוי הזה שבדיוק עכשיו, כשהמשק צומח והשכר הממוצע כנראה עלה ב-20% בחודש האחרון, ולא ידענו על זה, עכשיו משיתים קיצוץ על מעונות היום. מישהו פה, מה שקרוי בעל הבית, השתגע. אני ארצה תשובות על שלושת הדברים האלה. אבל אדוני היושב ראש,

שנופל בין הכיסאות וזה גני הילדים הפרטיים, כי אלה מעונות יום לכל דבר ועניין, לא מאוגדים תחת ארגון כמו ויצ"ו, אמונה וכו',

הם לא מתוקצבים, הם לא מפוקחים והם פשוט מופקרים לחלוטין. עליהם המדינה לא לוקחת אחריות. ולספר לך מה? יש שם יותר מכל מעונות-היום במדינה. יש יותר ילדים בגנים הפרטיים מאשר בכל מעונות היום במדינה. זה עוד ענף שצריך להתייחס אליו. חייבים להתייחס אליו. חבר הכנסת טיבי והילה ואנחנו לאוצר וננסה להתכנס לאיזה שהוא - - - אבל אני חושב שמה שאתה אומר זה חשוב,

אבל כדאי להתמקד בדיון כרגע של הביטול של הסבסוד, כי מה שאתה אומר זה אירוע הרבה יותר גדול. זה לא הביטול, גם בלי הביטול הזה. אמרתי, יש ארבעה דברים, לא להתבלבל.

אבל זה אירוע הרבה יותר גדול, להתייחס לכל הלא מסובסדים, אנחנו כרגע מדברים על הסבסוד שבוטל. אופיר, אני אחדד, בוטל פעמיים.

אבל אנחנו תמיד מדברים על מי שמוכר, על מי שהמדינה אחראית עליו, אבל מי שהמדינה לא אחראית עליו אף פעם לא מדברים עליו.

לירות לכל הכיוונים ואף אחד לא יודע על מה יורים, לכן אמרתי, לא לבלבל בין שני הדברים, אופיר. יש פה ארבעה סעיפים, שכל אחד מהם בעצם הוא בלם לתחילת שנה נורמלית וסבירה, הוא בלם לא פשוט.

על כל מעונות היום, זה משהו שלא היה לפני. כן. אחמד. כן, בקצרה. אני חושב שהפלאט, הקיצוץ הרוחבי, שמתכוונים לגבי הסבסוד שמקבלים הורים ששולחים את ההורים שלהם למעונות יום מהווה פגיעה קשה גם בילדים וגם בהורים, גם במשפחות האלה. לא סוד שרוב המשפחות הנפגעות הם ערבים וחרדים

זה עול בלתי רגיל, זה יכול להגיע לאלפי שקלים בשנה. בעבר זה הוחרג ויש משרדים שמוחרגים מהפלאט, מהקיצוצים, ולכן החובה שלנו לעמוד נגד הכוונה הזאת לעשות את הקיצוץ הרוחבי שיפגע במעונות היום.

בניגוד לאחרים, מצטרף למה שאמר חברי איתן לגבי הצורך להתייחס גם לגני הילדים שהם סוג של מעונות יום והמספר שלהם הוא מספר גדול. צריך לקחת אחריות וגם שם הפגיעה תתרחש אם הדבר הזה יקרה.

חברת הכנסת הילה. אני לא אחזור על דברים שנאמרו, אבל אני כן רוצה לסגור קצת את העניין.

הקיצוץ הרוחבי, פשוט צריך להחליט שמחריגים את זה. עשו את זה בעבר, ודאי שהוצאה שמוטלת על ההורים בעת כזו, במשבר כזה, צריך להחליט שמחריגים. אני מבינה את הצורך, אגב בקיצוץ רוחבי, אני לא מדברת על הכלי עצמו אם כדאי אותו או אחרים, אבל אין ספק שהוצאה כזו צריכה להיות מוחרגת ולא יכול להיות הוצאה של אלפי שקלים בעת הזו ובכלל. דבר שני, לגבי תשלום על חודשים שניתן כשיש גנים או אין גנים. כמו שאמרנו בזוגות המתחתנים, אני חושבת שגם פה אפשר לומר את אותו הכלל, אנחנו צריכים לדאוג, אנחנו, נבחרי הציבור, המטרה שלנו זה לוודא שהציבור לא משלם על שירות שהוא לא קיבל בפועל. זה כלל בסיס והוא צריך להתקיים באופן רוחבי בכל הענפים. גם כאן, הורים שהיו צריכים להישאר בבית, או לצאת לחל"ת, או לקחת ימי חופש, או לעשות דברים אחרים כדי להישאר עם הילדים שלהם בבית לא יכולים לשלם על השירות הזה. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני בוודאי במעונות המפוקחים שאנחנו קיבלנו נתונים שההורים שילמו גם על תקופות שהילדים היו בבית במעונות מפוקחים וזה גם לא הגיוני בגנים הפרטיים. אני רוצה להוסיף מילה אחת על מה שאמר פה חברי חבר הכנסת איתן גינזבורג. אנחנו אולי לא נידרש לזה באופן רחב ומעמיק על הגנים הפרטיים, אבל אין ספק שמה שהוא אומר זו בעיה מאוד מאוד גדולה והבעיה הזאת מגיעה גם לפיקוח, היא מגיעה גם לחוק המצלמות, אני רוצה להזכיר, חברים, שנכנס ב-1.9. אני מגיעה מהשלטון המקומי, אני לא מדברת על זה שמשרד הרווחה לא ערוך להחיל את החוק הזה, הרשויות המקומיות אומרים לי שהם בכלל לא יודעים איזה גנים פועלים בעיר. מכיוון שאין פיקוח ואין חובת דיווח חוץ מאשר שימוש חורג הרשות המקומית בכלל לא יודעת - - - הפוך, אם היו מערבים את השלטון המקומי אז היינו יודעים כמה מעונות יום יש. בדיוק, זה מה שאני אומרת. השלטון המקומי פה הוא הפתרון, לא הבעיה. מכיוון שאין פיקוח ומכיוון שלא ניתן לשלטון המקומי הכלים השלטון המקומי, הרשויות המקומיות בכלל לא יודעות כמה גנים פועלים בשביל לפקח עליהם, בשביל לבדוק אותם בכלל. זה נכון מה שאופיר אומר, זה דיון גדול שצריך להתייחס אליו בנפרד, אבל אין ספק שאנחנו רואים פה נגיעה שהיא טיפה בים. אני חושבת שצריך לדאוג, כמו שאמרתי וכך אסיים, גם להחריג את הקיצוץ הרוחבי ממה שנאמר פה וגם לוודא באמת שההורים לא משלמים על שירות שהם לא קיבלו.

חברי הכנסת, מכיוון שאנחנו במסגרת של דיון מהיר והוקצבה לו חצי שעה, אני מבקש, אני לא רוצה שנתפזר. לגבי מה שאמרו אחמד טיבי ומיקי לוי, יש לי תחושה הבוקר שאנחנו בסיפור העז. זאת אומרת אנחנו צריכים לפתוח שנה עם מעונות היום, לא פתרו את הבעיה של משבר הקורונה, לא פתרו את הבעיה של הרישום

לא פתרו את הבעיה של רמת הסבסוד, ואז מגיעים אלינו הבוקר עם איזה סיפור שנזכרו שהקיצוץ של 2018 צריך לחול היום ואז כולנו נצעק על האוצר, האוצר יגיד שהם הולכים לבדוק את הקיצוץ, ואולי מיקי לוי אפילו יצליח ואז אנחנו נישאר מאחורה עם כל הסיפור הזה. יש לנו פה שלושה נושאים מרכזיים, בואו נתמקד בהם ולא ניפול באחד מהם. כל אחד מהם יכול להפיל פה את הפירמידה. זה לא שאם נפתור אחד אפשר לפתוח את השנה, יש פה שלושה נושאים שאי אפשר לפתוח איתם את השנה, אי אפשר לעבור עליהם לסדר היום, ואני מאוד מקווה שקיצוץ הפלאט הוא לא איזה סיפור של עז שהכניסו לנו פה עכשיו, נפתור אותו ואז כולנו נלך הביתה לישון. אני מסכים איתך שהסוגיה צריכה להיות כל הסוגיות שצריכות להיות מחוברות ביחד, אבל אני רוצה להוסיף עוד נקודה מאוד חשובה לגבי מעונות יום. הרי זה התבצע אחרי מאבק של שנים והשגה ו - - - נשים ערביות, ראינו לפני יומיים את הדוח של שירות התעסוקה שהאוכלוסייה הערבית נפגעת הכי הרבה באבטלה ובהשתתפות בכוח העבודה ויש מאמצים להגביר או להעלות את השתתפות הנשים בכוח העבודה. כל פגיעה במעונות היום זו פגיעה בתעסוקת הנשים וכל ההישגים שהיו בשנים האחרונות, זה יפגע בהם. זה היבט נוסף, זה פוגע בכלכלה, פוגע בהכנסה ובסופו של דבר פוגע בכלכלה הערבית. לכן אסור שהקיצוץ הזה יעבור ואני מסכים איתך שזה צריך להיות מחובר עם שאר הנושאים.

חבר הכנסת אזולאי. קודם כל תודה רבה לחברי אוריאל בוסו שהעלה ויזם את הדיון הזה, זה דיון חשוב. תמיד אני מתחיל ואומר, גילוי נאות, אשתי מנהלת מעון ובמשפחה אצלי, במעגל השני, יש גם כאלה שיש להם מעון בבעלותם, אבל דווקא מהמקום הזה אני מדבר כי אני יודע את הצרכים של המעונות, אני מכיר אותם גם מהצד של הילדים וגם מהצד של ההורים וגם מהצד של ההנהלה. לכולנו היה ילד במעון או שיש לנו. אני חושב שחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שהייתה בוועדת העבודה והרווחה, בוועדה הזמנית, היא עשתה שם עבודה טובה ובאמת לולא זה שהיא אז העלתה את כל הנושא הזה לא היינו מצליחים להגיע להסכם עם האוצר והיינו איתם פשוט מהתחלה עד הסוף, עד שהגיע ההסכם לגבי הפיצויים שלהם של הקורונה. אבל חשוב שכולם יידעו פה שהיה הסכם על פיצוי קורונה על חודש שלישי, חמישי ושישי, ברביעי דילגו,

נתנו במקום זה פיצוי אחר, ובחודש שישי, תקשיב, הם החתימו את מעונות היום שהם לא יכולים לקבל פיצוי משום נוהל אחר שהאוצר מפרסם. אמרו בסדר, מוכנים גם לזה. בחודש שישי שולחים ממשרד האוצר מכתב למעונות היום שהם לא מקבלים את הפיצוי שמגיע להם על חודש שישי של 600 שקל. כי הם התחילו כבר לעבוד. כלומר האוצר בא ומפר באופן חד צדדי את ההסכם איתם. כשאתה שואל את האוצר הם אומרים לך,

הם פשוט חזרו במאי לעבודה. אתם הסתובבתם במעונות, ראיתם שחזרו לעבודה? ביקשתם פלט? אני אומר לך, ואני בקשר עם הגורמים במשרד הרווחה, אני בקשר עם מנהל אגף מעונות יום, אמיר מדינה, הייתי בקשר עם השר, הייתי בקשר עם המעונות עצמם, לא רק שלא חזרו,

גם כאלה שבגלל החל"ת המשיכו להחזיק את הילדים שלהם וגם מעונות יום נסגרו בגלל הבידודים שילד אחד במעון היה חולה ונסגרו מעונות יום או שמטפלת הייתה חולה, ובקיצור זה גלגל שלם שאין עליו מענה.

כבוד היושב ראש פינדרוס, אנחנו היינו ביחד גם בוועדה לפניות הציבור על הנושא של סבסוד המעונות. ביקשנו שם שיעשו העתק-הדבק משנה שעברה, בא אליי כבוד השר איציק שמולי, ישבתי איתו אחר כך ביחד עם חבר הכנסת טסלר, שגם הוביל את המאבק הזה, ישבנו איתו והוא אומר: משנה שעברה לשנה ילדים - - - הוא אמר לי את אותו דבר. הרי באותו יום הייתי אצלו, אמר לי את אותו דבר,

אני אומר לכם שזה יהיה, אותה הנחה תהיה. עכשיו פתאום מקבלים שההנחה הזאת לא תהיה. כלומר אתה מבין שיש פה יד אחת שאומרת כן ו - - - דרגה זמנית. אני אומר את מה שאתה אומר, לא תהיה הנחה, תהיה דרגה זמנית על בסיס מה שהיה בשנה קודמת וזה פותר, לפי בדיקה שלו, 80% מהבעיה, והוא ימצא פתרון ל-20% הנוספים.

אין שום סיבה שילד שהיה בשנה שעברה, ההורים בדרך כלל לא מיטיבים את מצבם במצב קורונה,

אם הוא יודע הוא גם יודע שהוא שינה את מקום העבודה או משהו.

הורה שבשנה שעברה הייתה לו דרגה איקס, בדרך כלל הוא ממשיך באותה דרגה, במיוחד בקורונה, אלא אם כן גם זרקו אותו לאבטלה ואז המצב שלו יותר גרוע.

שיחתמו להם שאם הילד בבידוד או שיש 20 יום שהם נמצאים, עד 21 יום אתם תמשיכו לשלם רגיל, מעבר לזה תבואו לדבר איתנו.

נכון, זה מה שהעליתי מקודם שמחתימים את ההורים על כל מיני מסמכים. אבל גם על הדברים האלה, אני מצטרף למה שאמרת, הדברים האלה פלוס הפיצוי הזה. אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד בזה ולשמוע תשובות מהאוצר.

אני גם יכול להגיד לך את התשובות מהאוצר, בדרך כלל זה לא תשובות, זה תירוצים. אני יכול להגיד לך אותם,

כדי לקצר את הדיון, אבל יש פה את נציג האוצר שגם היה בוועדה לפניות הציבור, שאני מעריך אותו מאוד, אין לי חס ושלום שום דבר כלפיך, אנחנו מדברים בכלליות על המערכת, אנחנו מכירים את זה, אתם עושים עבודה טובה, אבל לא מוצאת חן בעינינו,

טוב, חברת הכנסת אורלי פרומן שיצאה עכשיו חזרה.

אני מצטערת שהגעתי עכשיו, אבל בוועדת החינוך באותו - - - את רואה שחיכינו לך.

שהיה לי ויכוח עם אוריאל בוסו האם להעלות את זה פה או בוועדת העבודה והרווחה או החינוך. רווחה, חינוך.

טייל בכל הוועדות. לא, אני אכן חושב שהדיון בטח לא יכול למצות את עצמו פה, זה כרגע בדיון מהיר. האוצר צריך לתת תשובות. הוא ייתן תשובה, אמר לך ינון, הוא כבר אמר לך מה תהיה התשובה. חוץ מהדרגות, האוצר צריך לתת תשובות על ה - - - הוא ייתן לך תשובה. תשאל את ינון, הוא יסביר לך מה התשובה שתהיה. אדוני יושב ראש הוועדה, אני רוצה לתת תשובה לסוגיה דווקא שהעלית. אני מצטרפת לכל מה שנאמר לגבי הסוגיה התקציבית, שחייבים לקבל. אנחנו פחות משבוע לפתיחת שנת הלימודים ומדינת ישראל לא יכולה להתקיים, המשק לא ישתקם אם מעונות היום לא יפעלו כמו שצריך. אבל לשאלה ולסוגיה שאתה העלית הפתרון הוא הרבה יותר רחב כי כל הנושא של חינוך הפעוטות מגילאי לידה עד שלוש לא מוסדר במדינה. קודם כל זו מערכת חינוך, היא חייבת כולה להיות באגף מיוחד שצריך לקום במשרד החינוך מלידה עד שלוש, כל ילדי מדינת ישראל זכאים לחוק חינוך חינם מגיל לידה או מתום חופשת הלידה עד גיל שלוש על ידי צוותים שהם צוותים מקצועיים שהוכשרו לכך, שיש תוכניות לימוד ויש פיקוח מסודר. אני לא רוצה שנזכיר את מה שעברנו בשבועות האחרונים ובשנה האחרונה עם המקרים המזעזעים בגנים הלא מפוקחים. ובשנים האחרונות. ובשנים האחרונות. לכן הפתרון לא כל כך ארוך טווח, לדעתי הוא צריך להיכנס כבר לחוק ההסדרים הקרוב, להחליט על הקמת יחידה כזו במשרד החינוך, אפשר לעשות תוכנית רב שנתית. זה ייתן כמה דברים, א',

לכל פעוטות מדינת ישראל. ב', יאפשר להורים לצאת לעבודה. חצי מהילדים לא נמצאים במסגרות האלה וכשההורים לא יוצאים לעבודה בדרך כלל זו האמא שלא יוצאת לעבודה והיא מעכבת את הקריירה שלה. והדבר האחרון זה הנטל התקציבי המאוד כבד שיושב היום על ההורים

חינוך בגנים הפרטיים או במעונות היום. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו במדינת ישראל של 2020, 2021, שרוצה לשאוף קדימה ולהתקדם, שם מתחיל החינוך האמיתי, שם נפערים הפערים האמיתיים, לא בהמשך הדרך, בין ילדים שנמצאים במעונות וגנים מסודרים, איכותיים, עם אנשי מקצוע, לבין אלה שלא נמצאים בשום מסגרת. אם אנחנו רוצים לדבר על קידום האוכלוסייה וצמצום הפערים צריך להתחיל מתום חופשת הלידה ולקחת אחריות מלאה של המדינה על זה. בנושא המעונות צריך לעשות הכול עכשיו כדי לקבל תשובה מהאוצר. חייבים כל המעונות להיפתח, אנחנו רוצים את כל הילדים חוזרים למעונות כי יש אחוזים מסוימים שלא חזרו בעקבות האבטלה, בעקבות החל"תים,

הרבה מאוד סיבות, לרבות סיבות בריאותיות, של חשש ופחד. צריך להבטיח גם לצוותים וגם לילדים חיים בטוחים במעונות היום ובכלל בגנים. אוריאל, אנחנו בדיון מהיר כבר שלושת רבעי שעה, חרגנו רבע שעה מהדיון, ולצערי הרב, אורלי, את הוספת על זה. זה דיון בערך של שלוש שעות מה שאת העלית עכשיו. זה מה שביקשתי בתחילת הדיון ופחדתי שזה מה שיקרה,

אני כבר לא מדבר על זה שאף אחד מהמוזמנים לא יוכלו לדבר כי אנחנו הולכים לסיים את הדיון בדקות הקרובות,

אנחנו כבר באיחור של חצי שעה בלוח הזמנים. אז תוסיף ואנחנו נצטרך לקבוע דיון המשך, אבל בכנות הנושאים שעלו פה הם נושאים של ארבעה ימי דיונים. לא יעבור התקציב ב - - - מיקי, עלו פה חמישה נושאים ולכן אנחנו צריכים להתמקד באחד. אני מדבר על הקיצוץ הרוחבי במעונות היום. אתה מדבר על זה, יפה. זהו, זה כרגע הכי דחוף.

מיקי, אני חושב שלא, כי גם אם הוא יוותר על הקיצוץ הרוחבי אין לכם תחילת שנה. אתם לא שמים לב למה שעשו לכם, אמרתי את זה מיד, אתם עושים סיפור העז. חבר'ה, גם אם האוצר יוותר כרגע על הקיצוץ הרוחבי נכון לאתמול - - - אבל הכי דחוף לבטל את הקיצוץ הרוחבי,

נפתור משהו אחד. הוא לא פתר כלום, אין שנה.

אין תחילת שנה. אוריאל, אם אתה רוצה להתעסק רק בנושא הזה אין שום בעיה. תקבל תשובה על זה, פתרנו את הסיפור, עבדנו על עצמנו ואין תחילת שנה. משפט אחד שאני רוצה רק להגיד. אבל אם יוותרו על הקיצוץ הרוחבי - - - לא,

אבא מגיע מחר בבוקר למעון יום, יש לו דרגה או אין לו דרגה? אחת.

מיקי - - - אבל הקיצוץ הרוחבי זה חלק.

אבל גם אם יש לו דרגה אם לא יהיה שיפוי למעון לא ייפתח המעון.

מעונות היום לא פתחו להם את ה אתם מדברים על 80 שקל, אתם לא שמים לב,

אבל חוץ מהדרגה, היושב ראש - - - חבר'ה, תפתרו את ה-80 שקל האלה, ברחתם.

שיפתרו את זה ונטפל אחרי זה בשאר הדברים. אני מבקש להעלות את שר הרווחה בזום, אולי הוועדה תבדוק. לשתי דקות, שיגיד מה הבעיה שלו. אי אפשר כך. הבעיה של השר? רגע, בהמשך למה שאמר חברי חבר הכנסת ינון אזולאי - - - הבעיה אצלם,

לא, שיגיד למה הוא זקוק. אני הבנתי ש - - - במעונות היום זה הדבר החשוב ביותר כרגע. כן, אני יודעת. אפשר להכניס מיליון דברים. היושב ראש, בהמשך למה שאמר חבר הכנסת ינון אזולאי אני גם אומר בגילוי נאות שקרוב משפחתי הוא בהנהלה של אחת מהרשתות,

הפניות שקיבלתי הן מהגופים הפרטיים, מאנשים שמבקשים לקבל את הכסף חזרה, והעניין הוא כל כך רוחבי וגדול. אז במסגרת הגילוי הנאות אני אמרתי את זה ואומר, אבל ללא ספק אנחנו רואים כאן שהבעיה רוחבית ולא משהו נקודתי כי מדובר במאות אלפי ילדים. ודווקא אני רוצה לחלוק על מה שאמר הרב פינדרוס מסיבה אחת, מעבר לדרגה הזאת, אם ייתנו להם דרגה זמנית או לא, אנחנו עומדים כרגע בפני מצב שמעדכנים אותנו הרשתות והגופים,

שהם פשוט לא יפתחו את השנה. אז אחרי שיפתחו נריב על הדרגות.

אנחנו מבקשים מהאוצר בסך הכול את ההסדר שהוא התחייב בגל הראשון.

שיעמוד בו,

שיבין שלא חזרו לשגרה וייתנו אותו גם עכשיו בגל השני כי הגל השני לפעמים הרבה יותר קשה כי הבנו שאחד הדברים כשחזרו בגל השני זה מערכת החינוך וזו הנקודה החשובה. והחלק הכי חשוב, בגלל שעכשיו נושא הבידוד, אחרי האיכונים מאות ואלפי ילדים והורים נמצאים בבידוד והם משלמים את הכסף של הילדים במעון, אי אפשר להחזיר להם, אנחנו חייבים לצאת עם בשורה ולהגיד לגופים ולבעלים שהם יקבלו את הכסף ויחזירו את שכר הלימוד לילדים. זו הנקודה החשובה. וזה כן שייך דווקא לוועדת

אני חושבת שאנחנו - - - הנושא הוא הקיצוץ הרוחבי, את חושבת? את גם חושבת כמו מיקי?

אנחנו מדברים על שיפוי פשוט, שזה שייך לוועדת כספים. אוריאל, אתה צועק שיפוי, מיקי צועק קיצוץ רוחבי. חבר'ה אני אתכם. הילה באה וצועקת קיצוץ רוחבי ואני אומר שבסוף מכל המוסדות האלה יש גם הורים, ההורים לא יכולים להגיע למעון בכלל.

ההורים זה אחרי שיפתחו את המעונות יהיה דיון על הדרגה, אבל לא יפתחו בכלל. נפתח את המעון, נריב על הדרגות. הבנתי, אז תחליטו.

יש לכם שתי דקות להחליט על מה אתם רוצים כרגע את הדיון. אני מסיים את הדיון. אני האוצר, על מה אתם רוצים תשובות? אז, בבקשה, תן לי הצעה, תגיד לי מה אתה אומר. אני מבקש שקודם כל - - - עכשיו זה הקיצוץ הרוחבי, חייבים לגמור עם זה.

אני מבקש שקודם כל בסדר,

אני אציע את ההצעה שלי. לכן הצעתי,

בואו נתמקד. חבר הכנסת אזולאי הוביל את המאבק בגל הראשון ועל זה הוגש - - - אני א', מבקש שיעמדו בהסכם שדיברו עליו בגל הראשון,

שיבינו שחייבים להמשיך את ההסכם הזה כבר עכשיו. זה הכול, קודם כל. אבל הזמן של הדיון הסתיים. והחזר של ההורים לכסף שלהם בבידוד. חבר'ה, זה מסגרת של דיון מהיר. אני רוצה שנתקדם, אנחנו בינינו לא נפתור את הבעיה.

מכיוון שמגישי ההצעה לא הגיעו להסכמה על מה הדיון. אבל אתה עושה לו את החיים קלים. אבל משרד הרווחה עוד לא עלה.

תנו לנהל את הדיון. משרד הרווחה, מוטי אלישע. בוקר טוב.

אני רוצה לציין שאתמול הייתה ישיבה ש - - - מוטי, אני ארצה שתתייחס לארבעת הדברים.

אתה צודק בכל מה שאתה אומר ואני אתייחס. ראשית אני רוצה להגיד שאתמול יזם השר שלנו, השר שמולי, ישיבה יחד עם משרד ראש הממשלה ואגף התקציבים וביקש מענה ואני מקווה שיהיו מענים לדבר הזה. אני חושב שאדוני, יושב ראש ועדת הכספים, צודק, יש להבדיל בין האם ייפתחו המעונות כן או לא, והחלק השני זה הקיצוץ. אני חושב שצריך להתמקד בשני הדברים כמובן כי בסוף יוקר המחיה או התעסוקה של ההורים זה גורם צמיחה, מבחינתנו אסור לדכא צמיחה, בטח שזה לא מתאים לפלאט, בדיוק כמו שזה לא מתאים למשרד החינוך זה לא מתאים אצלנו, כי כל המטרה שלנו, גם מבחינה כלכלית, שכן הורים ייצאו לעבוד ובאמת יהיה מענה לילדים האלה, בכלל בזה אין ספק. יחד עם זאת צריך לתת מענה למעונות שבאמת לתפיסתם יש כרגע חוסר סנכרון בינם לבין האוצר וכרגע יש דו שיח ואני חושב שהדו שיח כן מתקדם ואני מקווה שב-1.9 המעונות כן ייפתחו. יש גם מגמה של האוצר מה שנקרא לדייק במספרים, הם פשוט בוחנים את הנתונים שהמעונות מביאים ואני מקווה שעד יום ראשון בהחלט יהיה מענה לדבר הזה. למה זה לוקח חודש - - - לעניין של ה-88 מיליון שקלים, שזה הקיצוץ הרוחבי, אני חושב שזה באמת לא הזמן להעלות את התעריפים להורים, בטח כשאחד ההורים יכול להיות מובטל היום ובטח אם יש להורים יותר מילד אחד זה כבר אלפי שקלים בשנה.

גם בפעם שעברה שהיה הקיצוץ הזה אז השרים לא רצו לאשר כי באמת גם אז זה לא היה העיתוי המתאים. אני חושב שצריך להחריג את זה, אני חושב שזה לא מתאים לפלאט. זה לא משהו כמו תיירות או דברים, זה יוקר מחיה, זה זוגות שהכי הכי צריכים את זה, זה הקו שאני אומר שאני הולך לעבוד או לא הולך לעבוד. אז אני חושב שחייבים לתת מענה לדבר הזה. זה הבנו. השאלה השלישית שלי, היום

האם הוא משלם מקדמות על בסיס הזכאות שלו משנה קודמת או הוא משלם מקדמות

יש דרגה זמנית או אין דרגה זמנית? כי אנחנו לא יודעים. ראשית, אני לא יודע איך זה עובד בפועל, אבל מה שאני יכול להגיד שהשר שלנו הורה לתת מקדמות להורים - - מי אמור לדעת איך זה עובד בפועל?

- - כבר עכשיו על מנת שהם יוכלו לשלם למעונות. יש דרגה זמנית או אין דרגה זמנית? כן, אני מאמין שאנחנו ערוכים לכל הדרגות הזמניות בהחלט. זה דבר שאצלנו עובד בצורה די אוטומטית, יש מערכת שלמה. לא צריכה להיות בעיה עם זה.

בסוף בסוף השאלה אם יהיה קיצוץ או לא יהיה קיצוץ.

במה זה יהיה שונה השנה מכל שנה? לא, כל שנה אין בגלל שהרישום הוא קודם.

איך ייעשה הקיצוץ. זה לא נכון, זה לא דומה לכל שנה. כל שנה אין דרגה זמנית כי

הפעם נרשמת באמצע אוגוסט, אז תהיה לך דרגה במאי אולי. אני יודע, דרגה

תבהירו את זה למעונות כי יש אי בהירות מהטלפונים שאנחנו מקבלים. אתה אומר שאתה ערוך לזה אז תודיעו את זה למעונות, זה הכול.

אז לפחות מתוך ארבע הבעיות - - - אדוני היושב ראש, רק להבהיר, ברגע שהקיצוץ לא הוחלט איך הוא יהיה ואם יהיה, אז יש שתי אופציות לעשות, א', להגיד שכל הקיצוץ חל באופן רוחבי על כולם ואז החלשים נפגעים יותר - - - אתה עושה אותו דבר,

אנחנו דיברנו על ארבעה סעיפים - - - לא,

או שאפשר לומר שאנחנו עושים את הקיצוץ כך שהחזקים יותר סופגים יותר והחלשים פחות. אנחנו רוצים קודם כל לקבל מענה שלא יהיה קיצוץ. בהנחה שלא יהיה קיצוץ אז אנחנו לא נשנה, אבל אם יהיה קיצוץ, ותלוי מה גודל הקיצוץ, אז אנחנו נחליט איך הוא יוחל. אדוני היושב ראש,

אני חייב לומר לך שאני ממש ממש ממש לא מקבל את זה כי,

כמו סיפור העז, אסור לנו ליפול ברשת. גם אם מחייבים הורה לצורך העניין שבמקום 2,500 שקל משלם 900 שקל ובגלל קיצוץ הפלאט הוא ישלם 980 שקל, זה לא בסדר שהוא ישלם עוד 80 שקל, אבל עדיין יש לו דרגה זמנית, הוא לא משלם 2,500. אני קודם כל רוצה להבין,

שלא נרשמו ממאי עד עכשיו, האם יש דרגות זמניות. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, שכולנו שותפים לה, שבמעונות היום לא צריך להיות קיצוץ הפלאט.

אתה עשית את שליחותך מהמשרד בסדר גמור,

אנחנו רק שאלנו את השאלה הזאת. כולנו שותפים לעניין הזה. אני רק לא רוצה לצאת מהוועדה פה, ואין לי ספק שגם האוצר מבין שלא הולך להיות שם קיצוץ פלאט כי לא היה עד היום וזה לא יקרה עכשיו, אבל מצד שני יוכלו לפתוח את השנה עם שני הדברים שאמרנו,

בגלל המשבר הפיצוי, מה שהיה בחודשים הקודמים,

הנושא של הדרגות הזמניות. אלה שני הנושאים הקריטיים של פתיחת השנה.

טוב, אז נציג משרד האוצר, בבקשה. הוא מחכה פה בסבלנות עוד עם חברו מהתחבורה. אני אתחיל מהתחלה. אני מבקש לנסות לחלק, יש ארבעה נושאים, לא לערבב ביניהם. זו שיטה טובה בשביל שאנחנו נצא מבולבלים, אבל זה לא עוזר לעניין. אין רצון לבלבל. קודם כל גם אנחנו אין לנו איזה רצון לפגוע במעונות היום,

אנחנו רוצים שמעונות היום יפעלו כסדרם, זה באמת נושא שהוא חשוב, בפרט להורים עובדים ולילדים עצמם. מה שקרה מאז משבר הקורונה, בהתחלה המעונות נסגרו ולאחר מכן, בחודש מאי, הם נפתחו במתווה קפסולות שהיה בו בעצם ירידה במספר הילדים שיכלו להיכנס

ועקב כך זה יצר להם גידול משמעותי בעלויות שעליו עשינו איזה שהוא מתווה פיצוי למעונות היום. עשינו גם קודם כל איזה שהוא פיצוי אחורה על התקופה של הסגירה וגם פיצוי קדימה בתקופה של פעולה במתווה של קפסולות שהמגבלה הייתה עד 17 ילדים בכיתה. המתווה הזה פעל במשך שבוע, לאחר מכן משרד הבריאות אפשר, מה שגם קיים היום בשנת הלימודים, לפתוח את מעונות היום בצורה מלאה,

למרות שהמתווה הזה פעל במשך שבוע מעונות היום כן קיבלו פיצוי בגין כל החודש.

הכסף בחשבונות הבנק שלהם? על חודש מאי - - - על חודש מאי כן. אנחנו מדברים על יוני. על חודש מאי הגיע הכסף, שולם כבר סדר גודל של 130 מיליון גם אחורה וגם על חודש מאי למעונות היום. נקודה נוספת מומנה לרוב ה-,

מענקים או פיצויים מרשות המסים, מעונות היום לא הגישו, אבל כן את מענק עידוד תעסוקה הם גם קיבלו. מה פירוש לא הגישו? החתימו אותם לא להגיש. החתימו אותם לא להגיש, כלומר זה היה הסכם.

זה לא שהם לא הגישו כי הם היו עצלנים. כי הם קיבלו אחורה מענק מיוחד על תקופת הסגירה. אמרתי, היה הסכם ברור שלא יגישו. והחודש השישי?

הם גם קיבלו מענק, את מענק עידוד תעסוקה, על החזרת המטפלות לעבודה הם כן קיבלו. הם הגישו, רובם קיבלו.

אני אומר, אבל זה כן עוד פיצוי משמעותי שהם קיבלו. אבל הם לא קיבלו את כל הכסף. איתן, אנחנו רוצים להגיע לדיון הבא. איתן, אנחנו במסגרת דיון מהיר, אני מזכיר לכם. לגבי חודש יוני, כיוון, שכמו שהצגתם קודם, המתווה וגם הבסיס, איך הגענו למספר 600 שקל לילד? זה לא שסתם ישבנו וזרקנו מספרים, אלא ישבנו ביחד עם מעונות היום ועשינו חישוב גם על בסיס העלויות במבנה החדש כשיש רק 17 ילדים בכיתה ולא יותר.

בגלל שהוא לא קיים ולפי זה גם חושב, הוא ניתן לתקופה שבה המתווה הזה פעל. מעונות היום באו אלינו לאחר מכן בטענה, מה שאנחנו יושבים איתם עכשיו בתקופה האחרונה, שלמרות שהם חזרו לפעילות רגילה מבחינת משרד הבריאות עדיין יש להם גידול בעלויות מכל מיני סיבות שונות שקשורות לקורונה. על זה אנחנו יושבים איתם. כולל זה שלא חזרו ילדים או שהיו בבידוד. לגבי חזרת הילדים, דיברו בהתחלה על 10%, בדקנו את זה מול משרד העבודה והרווחה, מדובר על שינוי הרבה יותר נמוך, סדר גודל של 4%-3% שלא חזרו ולכן אנחנו עושים את הבדיקה יחד עם מעונות היום על כל הנתונים. כל הסיבות שהם אומרים שמייקרות להם את העלויות, אנחנו בוחנים אותן יחד

אנחנו יושבים איתם גם השבוע שוב במטרה בדיוק לנסות להגיע לנקודה על מתווה מוסכם לדבר הזה ולפתור את זה. אין לנו שום רצון למרוח את הנושא הזה, אבל בכל זאת יש לנו גם אחריות לתת משהו שהוא מוצדק ולא מעבר לזה כי זה לא כסף שלנו. זה שאני לא עונה זה לא שאני מסכים עם זה. יש לוח זמנים לסיום הדיונים האלה? בחודש שישי יש עזיבה של 10% בבדוק, זה ברור, אלה נתונים שכבר יש לכם ואתם עדיין דנים - - - אוריאל, אתה מציע שננעל את הדיון ונקבע דיון מעקב?

אבל הדיונים האחרונים - - - אתה צודק, נקבע דיון מעקב. בעשר וחצי היינו אמורים להתחיל דיון אחר. דיון מהיר נקבע לחצי שעה.

נעמוד במסגרת הדיון.

אתה צריך לצאת מפה עם החלטה, לא יפתחו לך את המעונות.

אתה מבין את הסיטואציה כרגע, עוד לא עלו בזום. אתם לא נותנים לו אפילו לסיים, אף אחד לא שמע את התשובות. גם אם הוא לא ייתן תשובות תנו לסיים את הדיון

עכשיו, לגבי הסוגיה של הקיצוץ הרוחבי. זאת לא החלטה של משרד האוצר, זו החלטה של הממשלה שהתקבלה.

- - - על מה, על הקיצוץ? הקיצוץ הרוחבי זו החלטת ממשלה שהתקבלה ואנחנו מיישמים אותה.

היא התקבלה יחד עם העברת תקציב 2019, בעצם בינואר 2018. יבהיר לי,

לתייר שהגיע לכנסת לפני חודשיים, אולי חברי הכנסת פה מכירים את זה, התקבלה החלטה ב-2018, הוחרגו משרדי ממשלה מסוימים, כולנו מכירים את זה, נכון? במסגרת אותה החלטה גם משרד הרווחה היה דה פקטו, לא משרד הרווחה, מעונות יום היו מוחרגים עד לספטמבר 2020. מה קרה אתמול? זה שהשמים נסגרו? מה קרה אתמול?

גם בשנה שעברה באותה מידה היו לנו פה דיונים בכנסת סביב הנושא הזה,

גם בשנה שעברה - - - והיה קיצוץ שם? היה שנה שעברה גם. מה, קיצוץ במעונות היום? לא, בסבסוד מעונות היום. היה שם אחרי זה תיקונים, אבל היה קיצוץ.

אני רוצה להבין, תן לו לסיים.

היה קיצוץ בשנה שעברה?

זה לא קיצוץ חדש של עכשיו?

גם שם זה היה בהתאם להחלטות ממשלה שרלוונטיות כל שנה בהתאם להחלטות הממשלה, אבל - - - מעונות היום לא הוחרגו בשנה שעברה?

היו לנו פה דיונים על זה בכנסת, אני לא זוכר אם בוועדת הכספים או בוועדה אחרת. אני לא מבינה למה עדיין מתעקשים על - - - למרות

משרד ראש הממשלה אמר לכם שהוא מתנגד. אני אומר, אנחנו מיישמים החלטת ממשלה. אנחנו עכשיו בוחנים ולכן עוד לא סיימתי לדבר, שנייה רגע, תנו לי לסיים. זה משהו שהוא לא פעם ראשונה. אנחנו כן בוחנים השנה אם יש אפשרויות לנסות, לאור המצב, באמת לגייס ממקורות אחרים. יש פה שאלה עובדתית, אתה אומר שב-2019 מעונות היום לא הוחרגו והיה שם קיצוץ פלאט? כן. זה לא פעם ראשונה השנה. אפשר לשאול את משרד העבודה,

אבל השנה היא שנה ייחודית. בסדר, לכן אנחנו בוחנים את זה. דווקא היינו צריכים ל - - - חברת הכנסת, אני לא מתווכח. קודם כל שנדע את העובדות,

כמו שחברת הכנסת עאידה אמרה, אנחנו באמת בוחנים עכשיו לבחון האם יש אפשרות למצוא מקורות חלופיים. הוועדה די מרגישה את מה שמיקי לוי אמר מקודם, בהינתן כל העובדות שדיברנו עליהן קודם וכל שלוש הבעיות, זה לא העיתוי הנכון לנהל דיון על קיצוץ בנושא כזה.

מבחינתנו כוועדה זה שזה לא במשרד החינוך, בטעות, וכולנו מסכימים על זה עם אורלי, לא שאנחנו נגד זה שזה יהיה תחתיך בזרוע העבודה,

זה שזה במשרד הרווחה בסוף אותו כלי שיש לנו במשרד החינוך הוא גם אותו כלי צמיחה למשק, הוא לא אמור להיות במסגרת קיצוץ פלאט. כשאנחנו נותנים קיצוץ פלאט בשירותים אנחנו מתכוונים לדברים אחרים ולא למנועי צמיחה. כך האוצר לפחות חושב וגם אני חושב, לא אמור להיות שם קיצוץ ולכן אנחנו לא חושבים שזה נכון. אז אנחנו כן נשמח, לפחות לדיון הבא, כי מיקי,

הולך לעלות על בריקדות,

מה העמדה שלכם, מה העמדה שלכם המעשית. אנחנו נקיים דיון מעקב. אני רוצה עוד נושא אחד, שלא יצא לי ברור, זה הנושא של הדרגות הזמניות. אתם מודעים לזה, לא מודעים? איפה אתם נמצאים בסיפור הזה?

רוב הנושא הזה באמת הוא תחת משרד העבודה והרווחה, שהם אלה שמתפעלים ונותנים בפועל את הדרגות. אנחנו לא מתערבים באיך בדיוק מי שמגיש למערכת, זו פעולה של משרד העבודה והרווחה. אנחנו נהיה איתם גם בקשר לבדוק את הנושא של הדרגות הזמניות,

אני רוצה לסכם.

רק שתדע, ב-2019 באו עם הפלאט של 18' והיה ויכוח,

בגלל הכסף שהולך ל - - - בא משרד האוצר ואמר שהוא לא בוחר איפה לעשות את הפלאט במשרד, המשרד צריך לעשות פלאט, זה שהוא הולך למעונות היום זו בעיה שלו. ואז באנו לפה עם הצעות ולהגיד להם שיורידו את זה מהבינוי, האוצר התנגד, אמר שהוא לא מוריד את זה מהבינוי. הוא לא הפעיל שיקול דעת שם. אני רק אגיד לך את הכותרת, אתה תיכנס אחר כך תעשה את המתווה איך שאתה רוצה. ואז הם באו ואמרו שיש 7.6% לעשות את הקיצוץ, או לעשות אותו רוחבי לכולם או לעשות אותו על פי האוכלוסיות שם. בסופו של דבר היה, שורה תחתונה, שתשלומי הורים לא הורידו. גם היום במשרד הרווחה אומרים לך: תעשה בבינוי, תעשה שם פלאט,

אבל לא בתשלומי ההורים. כי כשאתה בא ואתה אומר שצריך להוריד 88 מיליון שקל מהתקציב של המיליארד, אתה משוגע? אתה רוצה להוריד לי? אין לי מקום אחר, זה הליבה שלי, ואתה אוטומטית מושך אותו לשם. לכן אסור לפגוע בהורים האלה, שזו האוכלוסייה החלשה. זה בדיוק העניין וזה מה שקרה בשנה שעברה כשזה הגיע לפה. בוועדת הכספים זה הגיע בדיוק לפני שנה וזה מה שהיה ולא - - - ינון, אני רוצה לסכם את הדיון כיוון שאמרנו שזה דיון מהיר. אני רוצה לסכם את הדיון כדלקמן. אחת, גם היו בזום, גם הארגונים וגם המעונות, לא שמענו אותם אז אנחנו נקבע דיון המשך. אני מבקש ממנהל הוועדה לקבוע דיון המשך, כולנו תקווה שהרב גפני ינהל את דיון ההמשך. על כל ארבעת הסעיפים. זה אחת.

אגב, זה הנושא היחידי שאנחנו רוצים תשובות היום, שאתם תעשו הכול, ואני מסכים עם מה שאמר חבר הכנסת ינון, אנחנו לא מתערבים, לא רק לא מתערבים, לא רוצים לקבוע עכשיו למשרד, כל משרד הוא חשוב, אל תעשו פלאט פה, אל תעשו פלאט פה,

דבר כזה הוא נכון. אתם רוצים שתשבו עם הנהלת המשרד, תמצאו את הדרך איך כל מה שתעשו שם לא יפגעו בתשלומי ההורים בעיתוי הזה ואנחנו נשמח לקבל תשובה היום על העניין הזה לקראת הדיון הבא. לפני שאתה מסכם, נראה לי שזה עדיף. שלוש, בנושא של הדרגות הזמניות, הוא כן תלוי אישור שלכם. מכיוון שאתם מעוניינים במנועי צמיחה תנו דחיפה למשרד שיפתור את זה, שלא תהיה סיטואציה שב-1 בספטמבר אנשים לא יילכו לעבודה כי אין להם פתרון לילדים. זה משהו שאנחנו לא יכולים לראות. ארבע, וזה כן במסגרת דיון ההמשך, אני לא חושב שהוועדה צריכה לקרוא לכם, אבל זה בטח גם יהיה נכון, נסו לסיים את הדיון ביום חמישי בשביל ששנת הלימודים תיפתח כסדרה ותיפתח ואנחנו אכן נקבע דיון המשך. אופיר, רצית להוסיף משהו. כן, שני משפטים. לגבי המעבר, שכולם מסכימים להעביר את מעונות היום למשרד החינוך, זה משהו שכבר דובר עליו לפני - - - הייתה החלטה, ראש הממשלה הודיע על זה כבר. אני יודע שגם ששר החינוך הוציא מכתב למזכיר הממשלה שהוא אומר לו להתחיל את המהלך בשביל באמת לעשות את המעבר הזה ועד כמה שאני יודע גם שר הרווחה התבטא שהוא בעד שזה צריך להיות במשרד החינוך. תוך כדי הדיון דיברתי עם - - - אנחנו מצטרפים לאין ספור החלטות בכנסת שתומכות במה שאמרת, אדוני מרכז הקואליציה בוועדה. אנחנו מצטרפים לאין ספור החלטות שכבר התקבלו בדיונים בכנסת

אבל אנחנו מתמקדים בארבעה הסעיפים האלה,

שאנחנו רוצים תשובה היום - - - אדוני היושב ראש, דבר נוסף,

דיברתי עם משרד האוצר ושר האוצר התחייב לקיים דיון בראשותו לגבי הסבסוד של המעונות בהקדם האפשרי. לפי מה שאמר, אני סומך על ינון, הוא יותר ותיק ממני, אני לא בטוח שצריך פה דיון של שר האוצר.

אני חושב שהם יכולים במשרד למצוא איזה שהוא פתרון, להגיד לנו מהו, יורידו את זה. לא אמרתי בינוי, אני לא בטוח שבינוי הוא הפתרון, הם יודעים יותר טוב מאיתנו. אני חושב שגם האוצר, ולפי מה ששמעתי בצליל, מבינים שעכשיו לעשות בתשלומי הורים זה לא בדיוק, במסגרת כל מה שקורה עכשיו זה לא הדבר הכי נכון וחכם. אני לא אתפלא אם זה רעיון של איזה חשב במשרד, זה יכול להיות, אבל זה לא נכון. אנחנו נשמח לקבל תשובה בשעה-שעתיים הקרובות כי אנחנו נכנסים פה לדיון על הרבה מאוד כסף ויכול להיות שהאוצר ישמח לא לתת תשובה כי אז הוא יחסוך עוד איזה ארבעה מיליארד שקל. זה גם חלק, אבל משרד העבודה, שיספור לא רק את החולים,

וחייב לתת - - - יהיה דיון המשך. אני אומר, זה מה שהם צריכים, יכול להיות שעד דיון ההמשך, מה שאמר האוצר, שיישבו, שיגמרו את המשא ומתן - - - דיון ההמשך יהיה על כל הנושאים,

ביניהם למעונות היום. זה הדיון ביום חמישי, הם ייתנו לנו דיווח. אולי לא לפתוח את השנה עד שיהיה דיון המשך.